השעה 11:11. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות. הנושא הוא דיון מהיר בנושא הסדרת נושא תרומות הזרע בישראל של ח"כ יואב סגלוביץ' וח"כ מאי גולן. מסיבות טכניות מאי גולן לא הצליחה להגיע. אני פגשתי אותה אתמול, יש עניין שהיא לא יכולה להגיע והבטחתי שאגיד כמה מילים בשמה. מצוין. לכן אני נותנת לך יואב להתחיל ולהציג לנו את הנושא. יש פה הרבה אנשים חשובים שחלק מהם הגיעו, חלק מהם נמצאים בזום. ננסה לשמוע את כולם ולקבל החלטות. אז קודם אתחיל בחובתי למאי גולן ואדבר בשמה. קודם כל היא תומכת בהצעת החוק, היא תומכת גם בצורך להסדיר פתרון ראוי לנושא על מנת למנוע מקרים של גילוי עריות. היא סבורה שהפתרון הוא להסדיר את היישום, רישום ארצי מבוקר ורישום מעין זה מתקיים למשל בחוק תרומות ביציות. היא מציעה להוסיף לחוק גם חובת סנכרון בין המרשם לפי חוק תרומת הביציות לרישום הנישואין ויש לפעול לטובת עידוד והרחבת תורמי הזרע. היא הצטרפה אלי גם לדיון המהיר אבל קודם כל זאת עמדתה ושוב בתור דוברה היום, היא מצטערת שהיא לא יכולה להיות בדיון שהוא מאוד חשוב. עכשיו אתחיל עם דבריי. אני אומר איך אני רואה את הדברים, ואני מעדיף שבדיון הזה אדבר פחות ונשמע יותר גם את האורחים וגם את ה - - - תציג לנו את הנושא, את הבעייתיות ואז אנחנו

הנושא של תרומות זרע באופן כללי מאפשר לאנשים לפני הכל לממש את המאוויים הכי כמוסים והכי - - - של האנשים זה להיות הורים, ולכן הנושא הזה הוא חשוב, יהיו כאן כל מיני דעות בהמשך הדיון, הנושא חשוב וצריך להמשיך אותו וצריך להסדיר אותו. וראה זה פלא, הנושא הזה אינו מוסדר בדבר חקיקה. זה לא שאין הסדר בכלל, יש נוהל של משרד הבריאות שגם עליו נאמר עוד מספר מילים, אבל אין למעשה רישום ארצי של התורמים. אין את כל נושא התשלומים לתורמים. הבדיקות שצריך לעשות, מה איכות הבדיקות, האם צריך להרחיב אותן ואני אומר מראש, צריך להרחיב את הבדיקות הגנטיות שעושים היום, המדע גם התפתח בהמשך. כל הנושאים האלה בסוף לא מטופלים ואני חושב שהדבר הנכון להיות כאן, זה לא רק ראיונות בתקשורת כאלה ואחרים אלא חייבים להחזיק את העניין הזה בכנסת. היו פה הצעות חוק קודמות, אני חושב שזה נכון שהגשתי את זה כהצעת חוק פרטית אבל אני מחכה לשמוע את נציגי הממשלה, שייקחו את זה ויקדמו את זה כהצעת חוק ממשלתית, זו הדרך הנכונה למצוא את האיזונים. אבל היה ברור לי שאם לא אציב את זה כמשהו,

כי כבר בעבר ניסו לעשות לאורך מספר שנים ולא קרה דבר. במסגרת הלמידה שלי של הנושא, נפגשתי עם אנשים וגם למדתי את הנושא. זה נושא שאני אומר ביושר, גם יש פה הרבה מרכיבים של בורות וחוסר ידע, לא עם כוונה רעה. בעיקר חוסר ידע ובורות וחייבים להסדיר את העניין. נמצאים איתנו כאן אנשים שהיה חשוב לי שיגיעו וזמן הדיבור שלהם יותר חשוב מאשר שלי, והראשון שבהם הוא מתן מילס, ישראל אלימלך ונמצאת בזום הילה חי. אני חושב שיש משמעות ל- - - יש הצעת חוק שלי שמונחת ואני רוצה לגייס אתכם חברי הכנסת, מי שנמצא כאן ומי שלא נמצא, כדי לייצר הסדרה. אני אומר עוד משהו. ברור לי שאינני בקואליציה. אבל ברור לי לחלוטין שבמצב הפוליטי הנושא צריך גיוס של חברים כי באמת זו לא שאלה פוליטית. אני מזמין את כל מי שרוצה, ולכן הצעת החוק שלא הגשתי אותה עד שלא הייתי בטוח שיש חברים גם מהקואליציה שנמצאים וחתומים עליה מתוך הבנה של האירועים הפוליטיים שנמצאים סביבנו, אבל הנושא הוא באמת באמת חשוב. כמה מילים לסיום ברשותך, ואני מעדיף לתת את הזמן ואם אפשר לשמוע את מתן וישראלה שהגיעו לפה ואני שמח שהם הצליחו להכנס. בבקשה. מתן מילס. שלום. אני מנהל את קבוצת הפייסבוק של הילדים מתרומת זרע. אני בעצמי ילד מתרומת זרע ואני רוצה לדבר קצת על החיים שלי ועל הפרספקטיבה שלי ושל ילדים בארץ באופן כללי. אני נולדתי למשפחה הטרוסקסואלית, אמא ואבא, ופשוט נודע לי, כשאבא שלי נפטר הייתי בן 7, זה היה בשנת 1998, שאני ילד מתרומת זרע. היה לי אח גדול, שנינו נולדנו משני תורמים שונים ואימא שלי החליטה שהיא מספרת לנו אחרי שאבא שלי נפטר. לימים החיים שלי התגלגלו, לפני שבע שנים אחי הגדול חלה בסרטן, אני מיד התגייסתי לעזור לו בכל הטיפולים הכימותרפיים וכל מה שהיה מסביב, וחלק ממה שאני מביא לפה לשולחן וחלק ממה שאני רוצה לדבר, זה שכשאני נכנס למחלקה האונקולוגית בזמנו ומדבר עם הרופאה שלו היא אומרת לי שיכול להיות שאחת הסיבות שאנחנו נמצאים פה זה בגלל התורם שלו, שהיא לא יכולה לדעת את הרקע הגנטי של התורם, היא לא יכולה לדעת מחלות, היא לא יכולה לדעת כלום. אנחנו יושבים תוך כדי שהחומר מטפטף לו טיפה-טיפה לתוך הדם ואני אומר לו 'אתה יודע, יש לנו תורמים שונים בסוף, יכול להיות שזה מזה', אף אחד לא יודע להגיד. אחי הגדול נפטר לפני חמש שנים, מאותו רגע החלטתי שאני פותח כל דבר שקשור לתרומה שלי. היום רצה הגורל, אלוהים, כל אחד ומה שהוא בוחר, יש לי שני אחים מאותו תורם זרע, אח ואחות תאומים, שהם כבר שלוש וחצי שנים חלק מהמשפחה שלי, הם אכלו איתי בארוחת שישי האחרונה ביחד עם אמא שלהם, אמא שלי ואימא שלהם מכירות והמשפחות והכל, ואני כל היום, אני והילה ביחד שהיא בזום וגם ישראלה, אנחנו סביב כל הדבר הזה, כל תורת הפיצוחים הזאת. כמה ילדים מתרומת זרע יש בישראל, אף אחד לא יודע. כמה תורמים תרמו בסך הכל, אף אחד לא יודע. יש דו"ח של מבקר המדינה מ-2007 שמצביע על 32 ילדים מאותו תורם בתל השומר. אני בסוף יכול ללכת עם החשש הזה שאני נפגש עם האח או האחות שלי למחצה ואני לא יודע, יכול להיות שאני אגיע איתם לרבנות ואני לא יודע,

אני לא יכול לדעת כשאני הולך לרופאת המשפחה שלי, אני לא יכול להגיד לה מה הרקע של האבא הביולוגי שלי, את האבא שלי שרשום במשרד הפנים אני יודע. עכשיו אף אחד לא יכול להבטיח לי שום דבר, כי בסוף אני רשום במרשם האוכלוסין כבן של שלמה מילס. אבל אף אחד לא יודע מי האבא הביולוגי, אם אני היום וליאור אחותי היינו מכירים בדרך אחרת ומגיעים לרבנות, אני לא יודע אם מישהו היה יכול להגיד לי את זה. אני כאן לחשוף אתכם לצד שבדרך כלל לא מכירים כי בדרך כלל מדברים על התרומה, אני עוד מעט בן 30, אני כבר לא ילד, כבר לא מבחנה, כבר לא שום דבר כזה ואחר. וכמו שח"כ סגלוביץ אמר אני חושב שהעניין של הבורות בקרב הרבה מאוד אנשים שלא פוגשים אותנו בין אם זה אימהות שנולדו להן ילדים מתרומת זרע, בין אם זה אנחנו הילדים מתרומת זרע, לא כל כך מבינים את העולם שלנו וזה חלק שמאוד מאוד חשוב לי לשים פה על השולחן היום. תודה רבה. בבקשה גבירתי. שמי ישראלה אלימלך, אני אמא יחידנית לתאומים. אלנה ואלכס בני 4.5, אני בעצם באתי לדבר מנקודת המבט של האימהות. אנחנו מקבלות תרומה ובאיזה שהוא מקום אחרי שכבר קיבלנו אותה אנחנו מגלות שבעצם אותו תורם יכול לתרום כמה פעמים שהוא רוצה כי אין מאגר, אף אחד לא בודק את זה. אם יש לו מחלות חלילה, ומישהי אחרת עברה הפלה, או חלילה ילדה ילד עם מום, אנחנו לא נדע על זה. כי אף אחד לא טורח לעדכן אותנו. יש פה אינטרסים כלכליים מטורפים ודו"ח מבקר המדינה מצביע על זה, שככל שהיו עושים את מה שכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, שצמריך לבדוק בדיקות מסוימות, לא צריך לקחת יותר מדי תרומות מאותו תורם, צריך לנהל מעקב, מרשם אחרי היילודים, צריך לבדוק אם מישהי עברה הפלה, אסור להמשיך ולתת את אותו תורם. הדברים האלה לא נעשים, משרד הבריאות לא מפקח על זה לפי דו"ח מבקר המדינה, וקורים דברים איומים ונוראים. בסוף בסוף, אנחנו האימהות סובלות מזה. יש מצבים כמו שאמרתי של מומים, יש מצבים של הפלות ויש מצבים שפשוט ההליכים נמשכים ונמשכים ואנחנו גם סובלות סבל נפשי כמובן פיזי, גם סובלות סבל כלכלי, אם אנחנו צריכות לעבור עוד ועוד הליכים, כשכל זה לא צריך לקרות. כל כך קל להסדיר את זה, כל כך קל לעשות, אמר דו"ח מבקר המדינה מה שאומר אפילו חוזר המנכ"ל, לנהל רישום, לדעת שאותו תורם-תורם במקום אחד, לדעת כמה ילודים נולדו לו, אם יש איזו שהיא בעיה אז כמובן ליידע את יתר הרוכשות של אותה תרומה, להפסיק את הדבר הזה. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו יודעים וכמו שאמר ח"כ סגלוביץ ואני מאוד מודה לו על כך שהוא העלה את זה לסדר היום, הדברים האלה ידועים, כבר כל כך הרבה פעמים נכתבו, כל כך הרבה פעמים התייחסנו אליהם, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה שפשוט תקחו את זה לידיים ותעשו את הסדר הזה. זה דיני נפשות.

נמצאת בזום איתנו גם הילה חי, אם אפשר לשמוע אותה. אנחנו נרשום. היא גם אחת מאלה שקשורים לנושא אני מבינה.

טלי ברשותך, יש עוד אורחים. אני יודעת. אנחנו ניתן לכולם. אני רוצה לסיים את החלק של סגלוביץ כיוזם הדיון ואחר כך נרחיב. הילה חי בבקשה. עד שהיא תעלה אני אומר משפט אחד שמבחינתי הוא גם המפתח לדיון. אני אגיד את זה אולי גם בסוף.

יהיו פה אולי דעות מגוונות על ניואנסים, המפתח הוא איך כולנו מתחברים כדי לעשות סדר לטובת כולם. בדרך כלל בדיונים האלה יוצאים עם זה. לא, אני אומר, כי בסוף צריך לעשות פה חקיקה. יש פה משהו שכולנו צריכים לעשות ביחד,

יש לי טענה, למה אני לא חתומה על החוק. אבל נדבר על זה. ברור לכולם שהנושא חשוב ואנחנו צריכים לקדם אותו. בבקשה הילה חי.

אם יחידנית, הבן שלי נולד מתרומת זרע. הוא בן 11 עוד מעט. קניתי את הזרע של התורם שלי מרמב"ם. לפני שמונה שנים הקמתי את הקבוצות למציאת אחאים, אחאים זה שם כולל לילדים שנולדו לאותו תורם זרע. אנחנו מחפשות את האחאים על מנת להימנע מגילוי עריות בין הילדים שלנו לבין האחים שלהם וגם בעתיד כמובן להימנע מהולדת ילדים בעלי מומים כתוצאה מזיווגי קרובים. הקבוצה כאמור הוקמה לפני שמונה שנים. בזמנו היה לנו איזה שהוא טופס, כל האימהות שביקשו להצטרף לקבוצה ולחפש אחאים מילאו טופס בפרטי התורם שהם קיבלו מהבנקים, ואני ביצעתי הצלבה באקסל פשוט. המאגר הזה, האקסל הזה נמחק לפני חצי שנה בערך כי רשם המאגרים במשרד המשפטים אסר עלי כאדם פרטי להחזיק מאגר כזה, אבל עד שהוא נמחק מצאנו ל-500 תורמים מעל 2,000 ילדים רק בקבוצה שלנו. לסבר את האוזן, בקבוצת האימהות יש 2,200 אימהות מתוך 40,000 אימהות שילדו מתרומת זרע בארץ. בשנת 2012 בוועדת מור יוסף ד"ר מג'ר - - - היה אז בתל השומר, אמר שבכל שנה מצטרפות למעגל האימהות שילדו מתרומה 3,000 אימהות. אז תחשבו על זה, מה קורה בחוץ. אנחנו ממש מדגם, מייצג אמנם, אבל עדיין 2,200 מתוך 40,000 זה המון. לפי הסטטיסטיקות, מהלשכה לסטטיסטיקה לפני שנתיים שבדקנו מדברים על 100,000 ילדים שנולדו מתרומה. הרוב כמובן במשפחות יחידניות כמונו, השאר זה במשפחות חד מיניות, משפחות של לסביות, וממש המעט, אולי 10% - ואני רואה שד"ר איתי גת מאסף הרופא כאן והוא יכול לספר שהשאר זה באמת משפחות זוגיות של אמא ואבא, שבמקרה שלהם האבא עקר, כמו ההורים של מתן. כל הילדים האלה הם האחים של הילדים שלנו. גם הילדים של התורם שבגר, שהתחתן, הקים משפחה משלו, יש לו ילדים משלו וגם הילדים שלו הם האחאים של הילדים שלנו. וכל אלה במדינה כל כך קטנה, עם 17 בנקים, זה פשוט מסוכן. אני מודה, לפני שהפכתי לאם יחידנית זה מה שהטריד אותי, אבל כך כל רציתי לממש אימהות ואמרתי 'או.קיי, כשנגיע לזה נשבור את הראש'. אנחנו ה יום במצב הזה שגם בקבוצה מצאנו שהתורמים נודדים, יש לנו אישור בכתב ממנהל תל השומר ומנהל אסף הרופא הקודמים, לפני ד"ר איתי, שמאשר שתורם שהתחיל לדוגמה בתל השומר כאוקראיני גוי, נרשם, אני לא יודעת אם בידיעתם או לא בידיעתם כתורם יהודי רוסי באסף הרופא, ואותו תורם דרך אגב נמצא בבדיקות דנ"א, אנחנו עושות בדיקות דנ"א נמצא בעוד ארבעה בנקים. זאת אומרת אותו תורם נמצא בשישה בנקים, שישה בנקי זרע, לתורם הזה יש 23 אימהות בקבוצה שלנו שהרו ממנו, ונולדו לו 31 ילדים.

כל מה שאני אומרת זה אם אני יכולתי לנהל מאגר של 2,000 רשומות גם המדינה יכולה לנהל מרכז רישום לתורמים. המדינה תנהל,

שכל תורם יהיה לו את המספר חד-חד ערכי שלו, ותחתיו יופיעו כל הילדים שנולדו לו, הן מזרעו בבנקים והן מהילדים הפרטיים שנולדו לו. וכך אני ואתם נוכל לישון בשקט. תודה רבה.

אני חייבת להגיד רק מהתחלה, אני חושבת שצריך להגיד המון תודה לאותם אנשים שעוזרים לנשים, לכל מי שרוצה להרגיש מה זה להיות אמא או אבא, לעשות את זה. ובתנאים שיש נכון להירגע, אני לגמרי מסכימה שאנחנו חייבים להסדיר את העניין הזה, כמובן בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות. משרד הבריאות נמצא איתנו בזום, אני מבקשת מכם להקשיב לכל טענה שעולה כאן כדי לתת מענה להן. אני רוצה להבין האם ראיתם את הצעת החוק שהוגשה, איפה יש הסכמות, איפה אין הסכמות, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לנוסח שמקובל גם על משרד הבריאות ונראה איך אנחנו מקדמים את זה. שמעתי המון על הדברים הנפלאים שעושה מכון דורות, שעושה עבודה נפלאה בנושא הזה ועוזר באמת להמון אנשים לממש את הזכות הנפלאה הזאת להיות אמא /אבא. אני רוצה לתת לרב איתי כהן להציג לנו את הנושא, איך אתם רוצים ורואים שיהיה נכון להסדיר את העניין. בבקשה אדוני. קודם כל שוב ברכות ויישר כח על הפעילות שאתם עושים. אני מודה לכם מאוד. תודה על ההזדמנות. כמו שפתחת, אני איתי כהן, משמש כראש מכון דורות. מכון דורות נותן מענה וסיוע לזוגות שהם מאותגרי פוריות. ביום-יום אנחנו כמכון שנותן ייעוץ לאן לפנות וכולי וחלק מהמענה הוא גם מענה הלכתי. אנחנו נותנים מענה לכולם, גם למי שלא דורש את המענה ההלכתי. אנחנו נותנים מענה לכולם, אבל גם המענה ההלכתי זה חלק מהפעילות. רק כאנקדוטה, אתמול נפגשנו באחד מבתי הגדולים שיש שם את בנקי הזרע הגדולים, עם אחד מהאנשים, והוא מספר שבתקופת הקורונה וזה משהו שכבר עלה בתקשורת ושמענו את זה מבפנים בתקופת הקורונה נהיה ריבוי תורמים. אותו אחד, אותו בחור מייצר לעצמו הכנסה של 3,000-4,000 שקל, הרי כל תורם יכול לתרום פעמיים בשבוע ואף אחד לא עוצר אותו. אותו רופא אומר 'אני לא אחראי אבל זה נראה לי לא נורמלי המצב הזה', ובמיוחד שיכול להיות שהוא מייצר הכנסה מכאן, מאותו בית חולים, אבל יש כפי שאמרנו, למעלה מ-12 בנקי זרע פרטיים וציבוריים וזה יכול בהחלט להוות הכנסה לא רעה. כשפונים אלינו למכון במטרה, תרומת זרע זו שאלה הלכתית כבדת משקל, מי שרוצה מענה האם זה מותר או אסור, השאלה נדונה בכובד ראש בפסיקה פרטית ואישית. ישנן נשים יחידניות שפונות למכון ולא מבקשות מענה האם זה מותר או אסור, הן רק שואלות 'מה נכון לעשות, אנחנו מביאות ילד', הן מעלות את הנקודה הזאת שלא יהיו נישואי אחאים, אחים למחצה, וגם שלא תהיה לילד בעיה בבואו להירשם לנישואין. עדיין המצב הוא שרוב מדינת ישראל נרשמים לנישואין ברבנות והן לא רוצות שתהיה בעיה. אנחנו אומרים להן 'הבעיה היא בעיה, יש עדיפות הלכתית לתרומת זרע מגוי', יש כאלה הרבה שקשה להן העניין והן מעדיפות יהודי, ומה עושים? אז יש שאלה שלכתחילה בדיעבד. בדיעבד מבחינה הלכתית יכול להיות שאנחנו כן, יש כלל הלכתי 'כל דפריש מרובא פריש' אנחנו הולכים אחרי הרוב, הרוב הם לא אחים, אבל עדיין זה מטריד, זה דבר שיכול לקרות. ויש כאן כמו שאמרו גם בעיות רפואיות, גם בעיות אתיות, גם בעיות הלכתיות. אם אנחנו נוגעים בבעיה ההלכתית של חשש שמא יישא אח את אחותו, אנחנו חושבים שהפתרון לזה, כמו שח"כ סגלוביץ הציג את העמדה ואת העמדה של ח"כ מאי גולן, לעשות רישום ארצי מבוקר וחסוי על פי החוק שבחוק תרומת הביציות, דרך אגב בסוגריים, זה חל רק על תרומת ביציות בארץ, שזה אחוז מזערי מכלל תרומות הביצית שנעשות כאן בארץ שמגיעות מהעולם, מאוקראינה, צ'כיה. אבל הרישום הזה גם אם הוא יהיה קיים, עדיין הוא לא מספיק לנו, כי לא כל ילד בפרט ילד שנולד לזוג הורים נשוי כמו שהציג מתן, לא כל ילד יודע שהוא הגיע מתרומת זרע. הורים לפעמים, מכל המגזרים, בטח במגזר הדתי והחרדי, לא תמיד רוצים להגיד לילד שהוא הגיע מתרומת זרע, מהרבה סיבות. ילד כזה שלא יודע, גם אם יש מרשם ורישום כזה, הוא לא ייגש לבית המשפט, הוא לא יגיש בקשה האם בן/בת הזוג העתידי הוא אכן אחיו או אחותו. אנחנו צריכים שהמרשם הזה יסתנכרן עם התוכנה החסויה של רישום הנישואין שירת הים, רשם הנישואין לא יידע מי עומד לפניו. יש מקרים בהם הרשם מכניס את הפרטים של בני הזוג, וקופץ לו שיש בעיה. הוא לא יודע מה הבעיה. הוא אומר להם 'רבותי, יש לי כאן בעיה, תפנו לבירור בבית הדין'. בבית המשפט בדלתיים סגורות אפשר יהיה לשמוע מהי הבעיה, ובני הזוג המיועדים ידעו מה לעשות ויחליטו. ללא הרישום הזה של תוכנת שירת הים, הסינכרון הזה, ישנם עדיין הרבה ילדים שיש עדיין את החשש שמא יישא אח את אחותו. זו בגדול העמדה שלנו. יש שלב נוסף שזה העניין של האנונימיות של התורם, יש פה שאלות אתיות, שאלות רגשיות, שאלות רפואיות. אנחנו לא ניגע בזה ונשאיר את זה לכם. אבל מבחינה הלכתית אני חייב לומר שאם העניין הזה ייפתר, הרבה נשים והרבה זוגות שנזקקים לעניין של תרומת זרע, הם ילכו בלב שקט ושלם. אותה אישה, שרוצה להיות אם יחידנית שפנתה, אני חושב שהיא כבר דיברה איתנו שש או שבע פעמים, ועדיין היא חוששת 'מה יהיה', היא תעשה בדיקה גנטית, גם בדיקות גנטיות זה לא 100%, נכון להיום בדיקה לגילוי אחים לא נותנת תשובה של 100%, אולי קרוב לזה,

אבל זה בהחלט ייתן חוץ מהפסיקה ההלכתית, זה ייתן גם רוגע לאלה שנצרכות שיוכלו ללכת על המהלך בלב שלם. תודה רבה הרב. נמצא איתנו גם רב העיר אור יהודה, הרב ציון כהן. אם אתה רוצה להתייחס ולהוסיף משהו תאמר לי.

הכנסת משה אבוטבול בבקשה. אני רוצה לדעת אם נמצא בזום מישהו מארגון "בצלמו" הייתי שמח לשמוע אותו. קודם אתן את רשות הדיבור לחברי הכנסת. את מי אתה מבקש? יהודה. מי שמייצג את "בצלמו". הייתי שמח לשמוע את דברו. יו"ר הוועדה תחליט. אני אומר רק משפט אחד בנושא הזה. הנושא הזה הוא נושא חשוב ביותר, נושא רגשי ביותר, אבל כגודל הרגש כך גם גודל הנושא ההלכתי שבדבר. שמעתם את הרב איתי שהוא בעצם מפעיל את מכון דורות שעושים דברים טובים למען עם ישראל. שמעתי גם את דבריך המרגשים, וזה באמת דברים, ההלכה יודעת גם להתמודד עם הנושא הזה. גדול הפוסקים בנושא שהתייחס המון לנושאים האלה נפטר לפני מספר חודשים, הגאון הגדול הרב בקשי דורון, שהוא כתב הרבה תשובות בספרים שלו על השאלות האלה. דברים מאוד רגישים, ואפשר באמת להודות לו על זה שהוא הנגיש את השאלות ההלכתיות לנושאים שקורים היום בעולם המודרני. אני רוצה לבוא ולומר, אם רוצים את תמיכתנו, יואב, אנחנו לא צריכים יותר מאשר להתאים את הנושא הזה גם כן שיהיה לנו קל להצביע, לנושאים ההלכתיים או הדברים שנקשרים לנושא ההלכתי. ככל שהנושא הזה יהיה מעוגן יואב, אני לא חושב שתצטרך גיוס קואליציוני וכולי כי דברים האלה אנחנו שותפים לאותם אימהות או אבות, כמובן הרגש שלנו לא פחות מאשר כל אדם אחר. היינו רוצים את זה, ואתה יודע מה, דווקא בראש השנה אנחנו קוראים 'והשם פקד את שרה'. כלומר הדבר הכי רגשי, וגם קוראים על חנה שלא היו לה ילדים, כמה שזה היה רגשי, דווקא בימים האלה. אחד המפרשים שואלים 'למה צריכים עכשיו להזכיר את זה', פשוט יודעים כמה רחמים אותן אימהות צריכות על זה שאין להן ילדים, אז אנחנו כאילו כרחם אב על בנים מעוררים למעלה רחמים אצל בורא עולם. כך שמבחינתנו הנושא הזה הוא דבר שבאמת - - - כמובן בכפוף לנושאים ההלכתיים. אנחנו לא באים כאן לשנות את ההלכה. אנחנו נשתנה, לא ההלכה תשתנה, אבל בהחלט אני שמח שהזמנתם אנשים שיש להם ידע מצוין בנושא הזה וכמובן הדברים האלה יצטרכו להיות - - - לרגלינו.

ח"כ מיכאל מלכיאלי בבקשה. ולאחריו נציגי הארגונים. תודה רבה גבירתי היו"ר. אני רוצה להודות לך על קיום הדיון. אני גם רוצה לשבח את ח"כ סגלוביץ על הצעת החוק ועל הדיון. אני מצטרף למה שאמר ח"כ אבוטבול. אני חושב שיהיה לנו קל וכדאי לתמוך בחוק הזה, אני רק מבקש ממך שנעשה את זה בתיאום ביחד עם הארגונים. נמצא איתנו כאן ארגון דורות. אני הגעתי לפה כדי לנצל את הבמה ולומר לך, גבירתי היו"ר, שהתקשר אלי זוג שהיה צריך עזרה. אני רחוק מאוד מלהבין בנושאים ואמרתי להם 'תראו,

הרב איתי, תרימו טלפון ותדברו'. הם התקשרו אליו, הוא דיבר איתם ואחרי זה הם נפגשו. התקשרה אלי המשפחה ואמרו לי 'תקשיב, משהו פה לא מסתדר לנו. דיברנו עם מישהו, פרופ' שדיבר, ונפגשנו פתאום עם איזה ילד'. אז אני חושב שהוא ראוי לציון ולהערכה על המסירות העצומה של באמת לשם שמיים, מעולם לא שאל פונה אם הוא דתי או יהודי, שום דבר, ואלפי זוגות עומדים שם ומקבלים עזרה ואני יודע גם אנשים שזכו להיפקד. ואין ספק שהדבר הזה הוא דבר מאוד נצרך. אני חושב שמגיע לכם הרבה יישר כח. נמצא כאן גם אביו, הרב ציון כהן שמלווה את כל הארגון הזה מהיום שהוא נוסד.

הנושא של החוק הוא נושא דרמטי כי הרבה זוגות שיהיו רוצים להיעזר בתרומות לא יכולים בגלל החששות שהרב איתי העלה. אני חושב שאם אנחנו נסכים גם כוועדה לקדם את הצעת החוק, בתיאום עם הרבנות הראשית,

אני חושב שזה יהווה באמת עזרה להרבה משפחות שמחכות לרגע הגדול הזה להחזיק ילד.

אני רואה שאיתן גינזבורג מתכונן לדבר. בבקשה.

אני ממתינה שתגידו לי פה אם יהודה פואה או מיכאל פואה נמצאים בזום כדי שאוכל להעלות אותם. ח"כ איתן גינזבורג בבקשה. תודה רבה גבירתי. אני מצטרף לברכות וליישר כח לח"כ יואב סגלוביץ על היוזמה ועל החקיקה החשובה הזאת. אני אעשה את זה קצר. כמי שהוא אב לתאומים מתרומת ביצית אני מכיר ומבין את החשיבות הכל כך גדולה של יצירת מסגרת חקיקתית ונורמטיבית, ומה שזה לא יהיה, במסגרת תרומות הזרע. זה כמעט מחדל שהדבר הזה עוד לא הוסדר עד היום, וההשלכות האלה ששמענו פה מקצתן של הדבר הזה, הגיעה השעה ואני מקווה שלא איחרנו מדי את המועד, אבל יפה שעה אחת קודם ובכל רגע שאנחנו מגיעים אליה זה בסדר, להסדיר את הדבר בחקיקה בכל דרך שלא תהיה, כמו שאמר ח"כ סגלוביץ'. הניואנסים יהיו ניואנסים, ואפשר לשפר, אבל היום פשוט צריך לקבוע את המסגרת. אנחנו נמצאים היום במערב פרוע של ממש וההסדרה מחויבת המציאות. הייתי קורא לוועדה לקדם את החקיקה הזאת בקצב גבוה במיוחד, מכיוון שכל יום שהעסק הזה לא נמצא בהסדרה יוצר עוד ועוד בעיות. אז אני רוצה גם לשבח את ח"כ סגלוביץ כמו שאמרתי,

להודות למתן, ישראלה, לרב איתי ולכל הארגונים ששותפים לדבר הזה. לטעמי זה חשוב מאוד וככל שיידרש אנחנו פה כדי לתמוך בדבר הזה.

יש לי כבר בראש תכנית ואותך כיו"ר ועדת הכנסת אני אצטרך לעזרה. אנחנו כמובן נדבר ונתאם. תודה רבה לך איתן. ח"כ אוריאל בוסו בבקשה. גבירתי היו"ר, האמת היא שאני לא נחשפתי, לא הכרתי את הנושא הזה לפני כן ומשיחה ממש של כמה דקות גם עם הרב איתי כהן יו"ר מכון דורות ואביו נשיא המכון, וח"כ סגלוביץ, ואני שומע גם את הבחור הנחמד שנמצא כאן, מתברר כמה שאנחנו נמצאים במצב של בורות והמספרים לא משהו שדמיינתי מעולם שבמדינה מתקדמת כמדינת ישראל הנושא הזה עדיין לא מוסדר במשהו מינימלי וכל הסדרה שצריכה להיות, חייבת להיות הסדרה, גם כן,

אני שומע פה את הרב איתי יו"ר מכון דורות שמגיע מהצד היותר הלכתי אבל הוא לא טומן את הראש בחול ואומר 'חבר'ה אנחנו מתעסקים בנושא הזה, אל תבואו אלינו', אלא הוא כן רוצה לתת כמו שהוא עושה במהות שלו, לתת פתרונות לאנשים שמעוניינים לחבוק - - - לכולם. נציין את זה.

בלי שום קשר לשייכות - - - לכולם, והוא עושה את זה, והוא אומר שעדיין את החלק ההלכתי, לכן אני גם מציע ואומר לח"כ סגלוביץ שכל חקיקה שתתקדם בנושא הזה שזה יהיה גם כן בתיאום ובכפוף לרבנות בנושא הזה זה ודאי יתן תשובה לשאלות שלא יהיו מחסומים טכניים שנוכל אחר כך להסדיר את זה גם בצד ההלכתי וגם בצד הרפואי, כמו כל הנקודות שהוא העלה כאן כעת מבחינת מי תורם, מבחינת בעיות גנטיות, בעיות בריאותיות וכולי, ואז יהיו עוד אנשים שלא יחששו ולא יהיה להם את המחסום כדי לקיים את ההמשך שלהם.

תודה ח"כ בוסו. אנחנו נאפשר למיכאל פואה מארגון 'בוחרים במשפחה'. בבקשה מיכאל.

תודה רבה לכולם, לך היו"ר, לח"כ סגלוביץ שהעלה את הנושא לדיון - - -חשוב. אני מייצג גם את "בצלמו" הארגון של הבן שלי. אנחנו למען הגילוי הנאות עתרנו לבג"צ בנושא מאגרי הרישום. התברר לנו שלא מקויים החוק בנושא מאגר רישום ביציות, ובג"צ לפני כחודש חייב את המדינה לפעול להקמת המאגר הזה. זה בג"צ אחד שבעצם זכינו בו. בג"צ נוסף שעומד כרגע באוויר זה בכל נושא תרומות הזרע, שם המצב עוד יותר חמור. כמו שהזכירו קודם, יש רק תקנות ואין חוק, אבל התקנות לא מבוצעות וזה ברמה כזאת, אם דיברו על מספרים, אז הנתונים שיש לנו ביד זה שבמרשם האוכלוסין היום רשומים כ-107,000 ילדים שיש להם רק אם ואין להם זיהוי של אב, ועוד קרוב ל-40,000 ילדים שלא מזוהה להם האם, שזה מכסה דרך אגב רק חלק מהבעיה, אבל הכמויות הן פשוט מדהימות. יש לנו את הכמויות, לפחות ממספר בנקים של מספר תרומות מול מספר תורמים ומול 3,000 מנות זרע כשיש 11 תורמים, אני לא צריך לספר ולעשות לכם את החשבון מה זה אומר, ותוך ידיעה שתורם אחד, מוכר אחד כמו שהזכירו קודם, יכול ללכת ולעשות את זה בכמה בנקים במקביל. הגענו לבית המשפט כדי להשמיע את הקול של הזכות להורים. כלומר אנחנו מדברים הרבה על הזכות להורות ושוכחים שיש אחרי זה מישהו שגדל לתוך איזה חור שחור שהוא לא מכיר את הרקע הגנטי, את הסיפור שהביא אותו לעולם, והבעיות שיכולות לצוץ מזה הן רק מקצת ממה שעלה פה. יש מחקר של ד"ר ישכה חורי שהתפרסם בשנה שעברה, שמדבר לא רק על הבעיות של עריות ומידע רפואי, אלא על בעיות זהות אקוטיות של הילדים האלה שמחפשים לדעת מי ומה ואיך הם הגיעו לעולם. אני רוצה להבדיל בין תיקון של מה שהיה, כיוון שהקטסטרופה הזאת שבמשך עשר שנים חוק הביציות לא מבוצע ויותר מ-13 שנה תקנות בנק הזרע לא מבוצעות ולא מתנהל רישום, הוא כמו שאמרו, שערורייה בפני עצמו וצריך דבר ראשון פשוט להתחיל לבצע את החוק ואת התקנות ולהתחיל לקיים מאגר רישום ארצי. אני רוצה להעיר ביחס להצעת החוק של סגלוביץ, שהיא לדעתי חסרה בכמה דברים. א. חסר שם אכיפה. החוק הוא חוק, הוא נחמד, הוא המלצה. אין שם שום מחיר לזה שאפילו היום בתקנות כתוב שאם לא מתבצעת בדיקה במאגר הרישום הארצי אז הבנק לא יכול לתפקד, אסור לו לתת את תרומת הזרע. זה לא מופיע בהצעת החוק, ובוודאי שאין שם שום ענישה. יתרה מזאת, כמו שהזכיר קודם הרב איתי, עצם הרישום הוא טוב והוא חשוב, אבל הוא לא מספיק. אי אפשר רק לסמוך על המערכות של המדינה וצריך לקבל,

החלטה עקרונית שכמו שבחוק האימוץ וכמו שבחוק הפונדקאות, ילד, כאשר מגיע לגיל 18 יכול לבקש מבית המשפט את החשיפה של הסיפור שהביא אותו לעולם, את המידע מנין הוא בא, כך גם צריך להיות בנושא של בנק הזרע וברמה עקרונית כל ילד זכאי כזכות יסוד לדעת מי ההורים הביולוגים והפיזיולוגיים שלו, וצריך לעדכן אותו, ואני מניח שכשיהיה מנגנון שמעדכן את זה אז גם ההורים יבחרו מראש לעדכן את הילד הזה בצורה שהם יבחרו, עם ליווי מתאים וכדומה, אבל ילד צריך לדעת מה הסיפור שלו שהוא בא לעולם, מה המשמעויות של זה, כמה אחים ואחיות יש לו או יכולים להיות לו, ואם הוא רוצה להיחשף לזה או לא, זה בסופו של דבר בגיל הבגרות צריכה להיות בחירה שלו. אז אני אומר, ברמת העיקרון להצעת החוק צריך להכניס א. את כל נושא האכיפה, וברמת העיקרון צריך להכניס את הנושא שיש מאגר ארצי כללי ושצריכים ליידע את הילד ולאפשר לו להיחשף למידע הזה. תודה יהודה. ח"כ אבוטבול רוצה לשאול משהו. רק שתי שאלות קצרות. אני אשמח שאתם או מכון דורות תענו, מבחינתי אלו ואלו הם דברי אלוקים חיים. אני רק רוצה לדעת, יש גם את הנקודה של בעיה שאם לדוגמה חשוב לאותו אדם לדעת, אם הוא אדם שומר תורה ומצוות, האם אבא שלו כהן או לוי, יש לזה גם השלכות מהסוג הזה? האם גם על זה אתם נותנים את הדעת? זה גם אחד מהמכשלות? לגבי נושא נישואים עם גרושה, כל מיני דברים אחרים שיש - - - ברור. זה אמור להיות חלק מהמרשם, ברגע שיקבעו מרשם בצורה רצינית. היום מרשם בישראל - - - שאלה נוספת, נקודה שאני שומע שיש פה יותר תיעדוף לנושא של כן לקבל מגוי מאשר יהודי. אני מבין שלמרות שזה רגשית קצת יותר קשה לאותה אישה, אבל זה כדי למנוע כל מיני מכשלות כאלה ואחרים. האם אני אומר נכון? כן, אבל אני חושב שזה לא רלוונטי. כי כנסת צריכה לחוקק לכולם, ואם מישהו מעדיף כן או לא גוי, אני לא חושב שזה רלוונטי לדיון מה בסוף אנשים בוחרים. ככנסת, צריך בסוף לקבוע כללים שמתאימים ועונים לכולם, אם מישהו בוחר בדרך הזאת, אם מישהו בוחר בדרך אחרת, אנחנו צריכים לייצר את אותם עקרונות שכולם יכולים לזרום בתוכם ותוך כדי שמירה וכאן הדגש שלי על זכות להורים של אותם ילדים שקולם לפי דעתי עד היום לא נשמע בדיונים. כלומר אין להם עורכי דין, נתנו ניצן ראשון של אותם ילדים שבעצם, אני לא רוצה להשתמש בביטוי כואב אבל הם באיזה שהוא מקום משלמים את המחיר על הרשלנות שלנו. אנחנו ישנו ולא שמנו לב, ומתן וחבריו משלמים את המחיר ואנחנו צריכים לדאוג ולחשוב מה יכול להיות הקול של כל אחד. אני לא רוצה להחליט לו האם זה חשוב לו לדעת אם יש לו אח או לא, האם חשוב לו המידע הרפואי או לא, אני חושב שהוא צריך להיות עם אפשרות להגיע למידע הזה. זו בסוף צריכה להיות בחירה שלו. תודה רבה לך. אני רוצה לתת בכל אופן אפשרות לרב ציון כהן שהתחיל בעצם את הנושא בדורות, שיאמר כמה מילים. בבקשה. אני רוצה להצטרף לברכות ליוזמי הדיון הזה, ח"כ סגלוביץ ומאי גולן, הנושא הזה באמת, כפי שחברי הכנסת וכל המשתתפים הנכבדים אמרו כאן שהוא אקוטי והוא מתבקש, אני רוצה לומר לך ח"כ סגלוביץ, אני בשמחה מוכן להתנדב לשבת איתך לעזור לילות כימים עד שאנחנו נביא ניסוח של החוק כדי שיהיה מקובל על כמה שיותר חברים בבית. תודה רבה לכם ותודה גם למרכזת הוועדה.

אני רוצה להסביר לכם את התהליך. אנחנו מדברים על הצעת חוק שזה לא בהכרח שההצעה הופכת להיות חוק, לכן יש דיונים על החוק הזה בוועדה, גם קריאה ראשונה, קריאה שניה ושלישית, כדי שאנחנו נכניס את כל הדברים החסרים בחקיקה, גם בתיאום עם משרדי הממשלה וגם לכסות כמה שיותר את הנושא. לכן גם אם הצעת החוק הזו לא מכסה את כל הדברים שאתם חושבים לנכון, זה לא אומר שאתם צריכים לעצור. זו רק הצעת חוק. בדיונים, כשאנחנו נגיע לכאן, ואני בטוחה שהדיונים יהיו מאוד ענייניים, אנחנו נכניס כל דבר קטן ביותר, ויש לנו פה שותפים מצוינים, ואין סיבה שאנחנו בסוף לא נקבל את החוק עם כל הדברים הקטנים שציינתם פה במהלך הדיון. זה לגבי התהליך. בבקשה מתן. אני אשמח לדבר על הסתכלות אחת שהיא מאוד חשובה ואני חושב שכמה שכולם פה מבינים ומכירים חוק, הם קצת לא בחיים של ילדים מתרומת זרע. כל ילד מתרומת זרע שאני מכיר ודיברתי איתו, כולל אחי הגדול ז"ל, וכולל האחאים שלי, הפחד הגדול ביותר שלנו הוא שגם אם נגיע ביום מן הימים לתורם, הדלת של התורם תיטרק בפנינו. כולנו מפחדים מזה שלא תהיה אינטראקציה בסוף, ולכן דיברו כאן על מנגנון שהוא שחור אנונימיות מוחלטת, או מנגנון לבן לגמרי, שהכל יהיה פתוח וגלוי. אני אומר שיש דרכים ליצור דברים אפורים. בקליפורניה לדוגמה ילד בגיל 18 יכול לרשום מכתב שיועבר לתורם,

צריך להאמין במשרד הבריאות ובבנק שיעבירו את המכתב הזה, אבל בסוף יש כאן win-win, אף אחד לא מבין שיכול להיות שלתורם, יכול להיות שיש לו חיים והוא לא ירצה לשמוע עלי, ויכול להיות שאני אמלא לו משהו שלא היה לו מעולם, יכול להיות שאין לו ילדים, יכול להיות שהילד שלו מת או קרה לו משהו דברים כאלה, ודווקא אנחנו נרוויח. גם החיים שלי היום באו אחרי האבדן של אחי הגדול והם כשלעצמם, היו להם את החיים שלהם,

עד שלא התראיינתי בפעם הראשונה בטלוויזיה, אחותי אמרה לי 'לא חשבתי על זה, אבל סיקרנת אותי' ופתאום היום אנחנו מנהלים איזו שהיא מערכת יחסים חדשה, היא לא מוכרת לכם כי היא שונה, היא מיוחדת והיא שלנו, ואין עליה ספרים, אין עליה סרטים, אין עליה שירים ואין עליה כלום, רק אני חי את החיים האלה. אם הייתם חלק מהחיים הקרובים שלי הייתם מבינים את זה, ולכן אני חושב שגם כל אינטראקציה באשר היא עם התורם וברור לי שהיא יכולה לפגוע בכמות התרומות וברור לי שהיא יכולה לפגוע באנשים ולכן צריך להתנהג עם זה בכפפות של משי ולהבין שיש דרכים שהן ממש על דרך האפור, בין אם זה הסכמה של התורם לתוך זה שאפשר להגיע, ואיזו שהיא הבנה, מסלול של תורם פתוח ומסלול של תורם אנונימי שהצענו אותה כבר, ולמה לא לתת לתורם, הרי בסוף זה דו סטרי. גם התורם, נניח והוא תורם בגילאי ה-20, הגיע לגיל 40 ויש לו ילדים והיום הוא חושש כי הוא תל אביבי שתרם באיכילוב והוא יודע שהוא לא יוצא מה-2 קילומטר שלו בתל אביב, למה שהוא יחיה עם החשש שגם הילדים שנולדו לו בסוף, הילדים שלו מהמשפחה שלו, יהיו באיזה שהוא חשש שאולי הם נפגשים עם האחאים שלהם. גם מאוד חשוב לי לשום את זה על השולחן, אני יודע שמדברים פה הרבה על נישואין ואני יודע שמדברים פה הרבה על זה שיכולים להיוולד ילדים עם מומים כאלה ואחרים, הפחד הגדול שלי זה להתאהב באחותי. הפחד הגדול שלי זה ללכת לישון איתה בלילה. הפחד הגדול שלי הוא זה שאני אשב באיזה שהוא בר ואני אראה אותה ואגיד 'היא מוצאת חן בעיני' ואני אגש. יש הרבה חיים לפני החתונה,

אני יודע בחיים שלי החילוניים, יש חיים שלפני החתונה ויש אינטראקציה כזאת או אחרת, ועל זה אני מדבר.

אנשים שמסביבי, חברים שלי, המשפחה שלי, אתם כבר לא יודעים איך זה. הם מצלמים לי אנשים ברחוב שדומים לי ושולחים לי. יש קווי דמיון בינך לבין האחים שלך? אם אתם תוכלו להעלות תמונות אצלי ותראו את האחאים שלי, כשהדיון ייגמר, אתם תגידו 'בואו נעשה חוק'. אחי הקטן נראה פלוס מינוס כמו התאום שלי, שנינו מאמני כושר, בואו נדבר על כמה הבחירות שאתם עושים בחיים הן גנטיות או לא, שנינו חיים את החיים ככה, ושוב, זה מאוד קשה. אם אתה תראה אותנו בפריים אחד אתה תגיד 'כן, ברור לי שהם אחים', מובן לי, אין לי פה בכלל שאלה,

אני שואל את עצמי הרבה, אני בסוף יודע את טופס פרטי התורם שלי. אני מבין שאנחנו עם אותם צבעים, באותו גובה,

מסקרנת ההצצה, מה הוא עושה היום. אבל אני רוצה לדעת שגם הוא בסוף נמצא במקום שטוב לו לדעת את זה. גם אנחנו, אני והאחאים שלי מנהלים את מערכת היחסים כי כיף לי איתם, הם אנשים מדהימים, וכיף לי שהם חלק מהחיים שלי וכיף לי לארח אותם אצלי בבית וכיף לי לעזור להם כשהם עוברים דירה, וזה החיים שאנחנו חיים בסוף אבל אני לא רוצה להגיע - דיברתי על זה שנים הפחד הכי גדול שלי שאני אגיע לתורם והוא יגיד לי 'באת בשביל כסף' או משהו כזה. אני לא רוצה, אני רוצה - - - מתן, אני חושבת שכולכם, הצלחת לרגש אותנו,

אתה אומר דברים כל כך נכונים שאנחנו פשוט לא יכולים לא להסדיר את הנושא הזה ולא לקחת את זה. נורא חבל שזה עד היום לא הוסדר. אני מסכימה עם ח"כ גינזבורג שאמר שזה פשוט מחדל. חברים, הגיע הזמן לתת למשרד הבריאות להתייחס. היות וב-12:00 אני חייבת לצאת להצבעה מאוד קצרה, אני אבקש מח"כ משה אבוטבול להחליף אותי, אבל בבקשה תמתינו לי לעמדתו של משרד הבריאות. אני רוצה לשמוע אותם ולראות איך אנחנו מתקדמים משם. את יכולה להכריז על הפסקה של חמש דקות. אין בעיה. אם יש בצ'ט אנשים שרוצים לדבר- - - אם אין אנשים שרוצים לדבר, אנחנו נעשה הפסקה של חמש דקות. אני אצא להצבעה ואחזור כי נורא חשוב לי. טלי, אני מזהה שאני לא יכול לעשות מחטף. תעשי הפסקה. אתה צודק. אני רוצה באמת לשמוע את עמדת משרד הבריאות. משפט אחרון בנושא בבקשה. הייתי באמצע הנקודה, חשוב לי מאוד שנסתכל בצורה רוחבית על מקומות אחרים בעולם ועל מודלים, וללמוד לחשוב מחוץ לקופסה. לא הכל זה רק אנונימי לגמרי או פתוח לגמרי, יש הרבה מאוד מודלים בהרבה מאוד מדינות,

אני סטודנט למשפטים. גבירתי היו"ר, אני יכול להגיד לך שאני רשום בתוך מאגר מול תורמת הביצית, היא תורמת חצי אנונימית, בוא נגיד ככה, לגבי הביצית שלה, ויש לילדים שלה יכולת לפנות אליה בעתיד לא במייל ישיר אבל דרך איזה אתר - - - גוף שלישי.

יש דרכים ויש פתרונות לדברים האלה, הם לא מסובכים בכלל. אני חושב שהדברים שאמר מתן הם דברי טעם וצריך לתת גם להם התייחסות בתוך ה- - - משרד הבריאות, שמעתם את הכל. אני יוצאת לחמש דקות. אני רוצה לשמוע את עמדתכם ואני מקווה שהיא תהיה חיובית לגמרי. נצא להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:00 ונתחדשה בשעה 12:10.) אני מחדשת את הדיון של הוועדה.

וכבר אני אומרת שאני רוצה ישר להגיע לייעוץ

אני חייבת לומר שלפני שמגיעים לכל הסוגיות של הנישואין ושל ההיכרויות בפאב, הרבה הרבה לפני כן, היעדר ההסדרה גורם לבעיות,

אם אין מרשם אנחנו לא יודעים מה קרה אחר כך, אם הייתה הפלה, אם ילד נולד עם איזה שהוא מום, הרבה קודם לכן. אנחנו הנשים עוברות פרוצדורות מיותרות שלא צריך לעבור אותן, ואני חושבת שהרבה לפני שאנחנו מדברים על מה שקורה בחלוף 20 שנה והלאה, צריך לדבר על הכאן ועכשיו. יש נשים שהיום הן נתרמות,

ככל שאנחנו ניצור הגבלות מצד אחד,

לפגוע באינטרסים וברצונות של הקבוצה השניה.

זה בעצם חלוקה בגדול, חלוקה די גסה אבל אני חייב להגיד אותה נשים שיש להן ילדים, לעומת נשים שאין להן, הן נמצאות בעצם במקום שונה.

חיי התנדבתי כי אני אוהב את העם שלי והארץ. בשבילי תרומת זרע היא ממניעים אלטרואיסטיים בעיקר. המחשבה שלי היא קודם כל ההורים שמחכים לחבוק תינוק, והילדים שיכולים לגדול באהבה ואושר,

זה יצא 5,000 בסך הכל, אחרי שתורם השקיע הרבה מאוד - - - מה זה מוגבל לעשר פעמים?

זה. 'לכן אני מציע לא להגביל את המחירים ולשמור לשיקול דעת הבנקים.

מחירים כאלה זה פשוט זלזול במה שאנחנו

באמת שבאהבה. תודה לח"כ סגלוביץ שהיה מוכן להיפגש עמי ולשמוע את רגשותיי באוזן קשבת ונפש חפצה. תודה לחברי הוועדה המכובדת, לכנסת ישראל, שנה טובה

כמו הבדיקות הגנטיות והנושאים ההלכתיים, דובר על הנושא של תרומות במסלול אנונימי ובמסלול לא אנונימי, שזה נושא מאוד רגיש, מאגר מידע הוא תמיד נושא רגיש,

את מה לעשות לאחר מכן וגם מבחינה משפטית, אנחנו כולנו נירתם פה, אבל אי אפשר להשאיר את זה ואנחנו יושבים. לכן שמתי על שולחן הכנסת ולא סתם, הצעת חוק פרטית על מנת לגרום לכם

ראית, קודם היה כאן גם איתן גינזבורג שהוא אחד מראשי הקואליציה וגם טלי פה, חברת כנסת חשובה ביותר בליכוד, ובסופו של דבר אנחנו נוכל להתקדם ולנוע בלעדיכם, וזה

ואנחנו בהחלט מעוניינים לעשות את זה בצורה נכונה וטובה ולא בצורה

הדבר השני הוא שאלת לוח הזמנים. אני לא צריכה לספר לחברי הכנסת הנכבדים ולקהל מה הייתה מבחינת יכולת הפעילות הפרלמנטרית והחקיקתית בשנתיים האחרונות.

מתי

רק דעות יהיו בלי סוף אם לא יהיו החלטות.

הרי גם אם אנחנו מפיצים - - - מחדש יש עדיין הערות ציבור חדשות וראוי לבחון - - - טלי, סליחה שניה. הופץ תזכיר חוק מתי בפעם האחרונה? תזכיר החוק הופץ בסוף 2016. הקורונה

אנחנו יושבים ובונים סוג של אינטגרציה של

שאנחנו שוב מבקשים לקבל עוד אם למישהו יש משהו להוסיף, של כל החידושים הטכנולוגיים ושל ההיבטים החוקתיים שיאפשרו לנו להקים מאגר באופן שייתן מענה אבל לא יחשוף, שלא יהיה כלי לשימוש אולי לניצול לרעה. כל הדברים האלה מאוד מאוד

תודה. קודם כל משמח אותי מאוד שיש לנו במשרד

ורוצים לפתור את הסוגיה וגם מכירים בבעייתיות של הסוגיה בשלב זה. לי נורא חבל ומפריע זה שבאמת כל כך הרבה שנים הנושא כבר היה במשרד הבריאות ולצערי הרב עד היום הוא לא התקדם לנקודה של הכרעה.

מעניין אותי אם יש לו סרטן,

אף אחד לא מגיע לתרום בגיל 40, 50. תודה מתן.

בכל זאת אני רוצה להתחיל להגיע לסיכום.

בוודאי.

כן יש הצעת חוק פרטית וכן אני אשכנע את חבריי להצביע על הצעה פחות טובה משלכם, אבל אם היא תגרום לכם לרוץ, אז תרוצו. כי זו עבודתכם. אני אומר לכם את זה במפגיע ואמרתי את זה

ובכלל את כל זכותו של הילוד שמלאו לו 18

לזכות לפי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים סעיף 16 וחוק האימוץ סעיף

ח"כ אבוטבול.

אכן ההצעה שהונחה כרגע לא מושלמת ולא כוללת את כל הדברים שכרגע גם